הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 73(א) לתקנון הכנסת, תקנות שעת חירום (קיום דיונים פליליים באמצעים טכנולוגיים), התש"ף 2020, החלטה מס' 4917. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו עם נאומים בני דקה, הסעיף הראשון בסדר-היום. אני מבקש מחברי הכנסת שנרשמו לעקוב אחרי הדוברים ולהיות כאן ליד המליאה על מנת שלא לעכב את התהליך ולמנוע ויכוחים מיותרים בהמשך, אם הפסיד את תורו או לא הפסיד את תורו. שני הדוברים הראשונים כבר איתנו כאן. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה, אתה תפתח, ואחריו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. דקה לרשות כל דובר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מי שמסתכל על הנתונים של הנגועים בווירוס קורונה רואה שביישובים הערביים אין הרבה נפגעים, וזה לא שאנחנו בריאים יותר אלא שלא נעשות מספיק בדיקות ביישובים הערביים. מכאן אני קורא למשרד הבריאות גם לפתוח מרכזים לבדיקה של נגיף הקורונה וגם לצייד את המרכזים הרפואיים בערכות לבדיקה באופן דחוף ביותר. אני חושש שמאות ואולי אלפים שהם נשאים של הווירוס הזה מסתובבים בינינו. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, אליי מגיעים, וכן מגיעים להרבה מאוד חברי כנסת, תלונות והתקשרויות מעסקים קטנים. העסקים הקטנים פשוט קורסים, והם לא מקבלים תשובות מהמדינה. המדינה חייבת לתת להם תשובות באופן מיידי. אני חושב שנכון היום, לנוכח המשבר, שהעסקים הקטנים והאנשים העצמאים יקבלו דמי אבטלה כמו השכירים. זה נהיה דבר מאוד דחוף, אחרת אנחנו לקראת קריסה של משפחות וקריסה כלכלית של רוב העסקים הקטנים במדינה.

תודה לחבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. אחריו, חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. כבוד היושב-ראש, כנסת ריקה, צופים הכי חשובים, האזרחים שלנו, אני רוצה לשתף אתכם באיזושהי שאלה שאני חושב עליה כבר הרבה זמן, עם כל ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות, והיא מה היה קורה בעולם אם כולם היו מתייחסים לנתניהו כאל בן אדם. ואני לא אומר את זה כי אני לא מתייחס אליו כאל בן אדם,

אני רואה בו בן אדם רגיל, מושחת, שצריך להיות בכלא וכו'. מי שלא רואה בו בן אדם זה בעיקר התומכים הנלהבים שלו, שמזמן כבר חושבים שהוא נצחי, כנראה. לא יכול להיות מצב שבו מדינת ישראל בלי ראש ממשלה שנקרא בנימין נתניהו, שהוא לא בן אדם שיכול להיעלם, למות, לחלות, לא להיות פשוט. ואז כולם חושבים מה יהיה אם המדינה תתנהל בלי סופרמן, שיודע טוב איך מנהלים את הכלכלה ואיך מנהלים את הבריאות ואיך מנהלים את הפוליטיקה ואיך מנהלים את הביטחון. הבעיה היא שהם חושבים שרק הוא יודע, ואז אנחנו אמורים להיות תקועים איתו בצורה נצחית. אני בסך הכול רוצה להזכיר לכולם שהוא בסך הכול עוד בן אדם. מכון ויצמן ימשיך להתנהל, מצוין אפילו,

בלי נתניהו, ואותו דבר גם הטכניון, וגם אוניברסיטת תל אביב, וגם בתי החולים, וגם בכלל החברה.

להפך, אני חושב שהיא תהיה חברה פחות גזענית,

נוראה כמו שהיא נראית היום, ואולי היא תתנהל בצורה קצת יותר דמוקרטית וטובה.

תודה לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה. חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. אחריה, יעקב אשר, ואחריו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני יושב-ראש הכנסת, הימים האחרונים הם ימים קשים לדמוקרטיה הישראלית. אנחנו עדים לתהליכים מאוד מסוכנים, שהורסים את היסודות האיתנים שעליהם מושתת המדינה היקרה שלנו, הדמוקרטיה שלנו. ואני לא מדברת על תהליכים שהתרחשו בשבוע האחרון בצל הקורונה, אני מדברת על שנים של ניסיונות של דה-לגיטימציה למערכת המשפט, אני מדברת על התבטאויות חסרות תקדים, על תהליכים מסוכנים כנגד מערכת המשפט, אני מדברת על הסתה חסרת רסן על ידי שכירי חרב, על ידי שרים בממשלה, שמופעלים על ידי אדם אחד, ראש ממשלה שמואשם בפלילים. אדוני יושב-ראש הכנסת, אני פונה אליך באופן אישי: אתה אדם שעבר כל כך הרבה דברים בחיים. אתה אדם שתרם רבות למדינת ישראל. אתה נתפס כסטטוס לעמידה איתנה כנגד שלטון ועריצות בברית המועצות. אני פונה אליך באופן אישי: יש לך כאן הזדמנות, יש לך הזדמנות לעזור לנו לשמור על הדמוקרטיה שלנו. אני מבקשת ממך, ואף דורשת: אל תהפוך גם אתה לשכיר חרב. אני מבקשת ממך: אל תפגע בבית המשפט העליון, שבמצב אבסורדי כזה הוא בא ומגן על המדינה מפני הממשלה שבזכות הדמוקרטיה קמה.

תודה לחברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. חבר הכנסת יעקב אשר,

אז הפסיד את תורו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, כנ"ל. חבר הכנסת סעיד אלחרומי כן נמצא כאן. אדוני, עד דקה לרשותך. אחריו, חבר הכנסת עופר כסיף. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנשי הרפואה, הרופאים, האחים והאחיות מתמודדים בצורה עיקשת והירואית מול מה שקורה במדינה, מול נגיף הקורונה, והם בעצם נמצאים בחזית. לצערי הרב, משרד הבריאות החריג מקבלת מיגון נגד וירוס הקורונה את הרוקחים בקהילה. ומי אלה הרוקחים בקהילה? אנחנו מדברים על הרוקחים בקופות החולים, במרפאות שנמצאות ביישובים, בערים ובכפרים, והם אלה שמתמודדים, כמו הרופאים והאחיות, מול ציבור הפונים למרפאות אלה. האנשים האלה, הרוקחים נפגשים עם אנשים, מקבלים מהם כרטיסים, כרטיסים מגנטיים, כרטיסי אשראי, מקבלים כסף עבור התרופות, ולכן הם אכן נמצאים בחזית. אני פניתי למשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' גרוטו לשקול שנית ולחייב את קופות החולים לתת הגנה ולאפשר הגנה לרוקחים האלה. אם הרוקחים האלה יופקרו ככה, אנחנו רק נעזור להתגברות ההידבקות בנגיף. אז שוב: הרוקחים הם בחזית. תתייחסו אליהם כמו אל רופאים ואחיות במרפאות ביישובים בכל הארץ.

תודה לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה אדוני. אחריו, חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. חברי הכנסת, התפרצות של מגפה עולמית היא עניין של הטבע, התמודדות עם מגפה היא עניין של מדיניות. ממשלת נתניהו בעשור האחרון ייבשה את מערכת הבריאות. כל פעמוני האזהרה צלצלו, כל המומחים העידו, ארגוני העובדים מחו, וגם אנחנו בשמאל פנינו שוב ושוב לממשלה מעל לבמה זו, וגם במכתבים ובשאילתות, ואמרנו: המצב מסוכן עד מוות. הממשלות בחרו להתעלם, מתוך העדפה פוליטית ברורה לחזק את הרפואה הפרטית על חשבון הציבור הרחב ולהפקיר אותו. אתמול התפרסם דוח מבקר המדינה העוסק במוכנות מערכת הבריאות להתמודדות עם מגפות. בדוח נכתב במפורש שישראל אינה ערוכה להתמודד עם אשפוז וטיפול נמרץ, ושאפילו אין תוכנית כיצד להיערך למצב כזה. על הקורונה לא ידענו מראש, אבל כולנו ראינו מיטות אשפוז במסדרון ואף בחדרי אוכל ומדרגות בתי החולים. כולנו גם ידענו שישראל היא מהמדינות המובילות במערב בתמותה בשל זיהומים בבתי חולים, פי 1.5 ממקסיקו ופי שניים מהממוצע במדינות ה-OECD. היינו מצפים מהמבהיל הלאומי, המאיים השכם והערב מקטסטרופה, שתחת מגלומניה ושביעות רצון עצמית יודה באחריותו הישירה למשבר, יקשיב לצוותי הרפואה במקום להתעלם מהם מסיבות פוליטיות וידאג לפחות להיערכות הראויה. עשור בשלטון, והוא בעיקר הרס, ועכשיו הכול על כתפיהם של הצוותים הרפואיים המסורים, יהודים ואלה שהוא מכנה "תומכי טרור". בושה וחרפה. תודה לחבר הכנסת עופר כסיף. חברת הכנסת עומר ינקלביץ' איננה, חבר הכנסת עידן רול, איננו, חבר הכנסת יזהר שי, גם לא, חברת הכנסת מירב כהן, גם לא, אחמד טיבי לא, עאידה תומא סלימאן, לא נמצאת. אבל חבר הכנסת מתן כהנא כן נמצא. איזה מהירות, אה. תשמע,

דקה לרשותך עדיין. גם אם יש מזל, עדיין, דקה. גם אם אין פה אנשים. כן. אדוני היושב-ראש, כנסת ריקה, אנחנו לא אנשים? ברור, איזו שאלה? מיכאל, אתה לא מקשיב. סליחה. אתה צודק. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, הרשות השופטת דורסת ברגל גסה את הרשויות האחרות. בית המשפט העליון ניכס לעצמו סמכויות שאף אחד לא התכוון לתת לו. מערכת היחסים בין הרשויות השתגעה לגמרי, ולכן אנחנו חייבים לחוקק פסקת התגברות, אנחנו חייבים לשנות את שיטת בחירת השופטים ואנחנו חייבים לחוקק חוק שמסביר מחדש לבית המשפט העליון את גבולות סמכותו.

אני רוצה להקריא משהו שקראתי היום שאדם מאוד חכם כתב, והוא כותב כך: חבריי, חייבים לציית לבג"ץ לא משום שהוא תמיד צודק, לא משום שהוא מגן הדמוקרטיה, לא משום ששלטון החוק בסכנה, אלא מסיבה פשוטה הרבה יותר: כי החלופה היא היום מלחמת אחים. בגין לימד אותנו שכדי למנוע מלחמת אחים אנחנו צריכים לוותר בשיניים חשוקות. אחרים לא מוותרים, יעשו הם את חשבון נפשם. עזבו את בג"ץ, בואו נתמקד עכשיו בקורונה. אדוני היושב-ראש, אני קורא לך לציית לבג"ץ. את הדברים האלה כתב הרב חיים נבון. גילוי נאות, בן דוד שלי.

אשריך שיש לך בן דוד כזה. ואנחנו עוברים לחבר הכנסת, זה לא אומר שהוא מזדהה עם מה שאמרת, מנסור עבאס.

מותר לי. חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת מיכאל ביטון, דווקא כן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, היום כונסה ועדת הכספים וכבר אישרה 4 מיליארד שקל אשראי בנקאי לעסקים ודנה בנושאים גדולים וחשובים. לצערי, לא כל סיעות הבית הגיעו לישיבה הזאת. אני חושב שהוועדה הזאת יכולה להחליט על 99% מהנושאים שתומכים, בקורונה, במובטלים, בעסקים, בעמותות, ברשויות ובבריאות, הגדלת תקציב והוצאות למען המלחמה בקורונה. אני קורא לכל חברי הכנסת לבוא ולפעול בוועדת הכספים. הדבר השני שחשוב להדגיש זה ההוקרה שלנו לרופאים, לאחיות ולכוח העזר בבית החולים, שמסכנים את עצמם, ולכל מי שעושה בדיקות ופיקוח בסוגיית הקורונה. אותם אנחנו מוקירים. פחות מזכירים את המערך התומך באגף התקציבים: את רוני חזקיהו, את שאול מרידור, את כל הגופים שימים ולילות מתחילים למצוא פתרונות, להזרים כסף. אני קורא להם, בגולני היו לוחמים, ואם הלוחמים הם הרופאים והאחיות, אז הפקידים, אנשי המקצוע הטובים האלה, שעובדים יום ולילה עכשיו למצוא פתרונות למשק, הם תומכי לחימה. אני רוצה להוקיר אותם על מהירות התגובה, על העבודה בלילות. כל המערכת הזאת של משרדי הממשלה צריכה לפעול בהרמוניה. התרעתי פה, ודוח המבקר דיבר על הקשר בין משרדים במלחמה במגפה. להוקיר אותם ולצפות לסינרגיה בין תומכי לחימה ללוחמים בקורונה.

תודה, חבר הכנסת מיכאל ביטון. חבר הכנסת מיקי לוי,

חבר הכנסת ווליד טאהא,

בבקשה, אדוני. עד דקה לרשותך. אדוני היושב-ראש, למרות אין-ספור פניות שלנו לגורמים הרלוונטיים בדבר הגברת הבדיקות לגילוי היתכנות הידבקות של אנשים במחלת קורונה, הדבר עדיין לא נעשה, והתמונה בחברה הערבית היא תמונה שלא משקפת את האמת, ואנחנו מאוד מאוד מודאגים מכך. עד עכשיו רק מקרים ספורים נודעו לנו כמקרים של נגועים בנגיף, אולם בשל המספר הנמוך ביותר של בדיקות שנעשו, אנחנו חושבים שהמספרים האלה הם מספרים לא אמיתיים, אינם משקפים את האמת, ואנחנו מאוד מודאגים. (אומר דברים בשפה הערבית,

למרות כל פניותינו להרחיב את מספר הבדיקות למחלת או מגפת הקורונה בקרב בנינו, הדבר טרם יצא אל הפועל. עלינו לשמור על עצמנו בעצמנו ולהקפיד לשמור על כל הסטנדרטים והוראות הבריאות, משום שאנו עלולים להתעורר למציאות שכולנו נתחרט עליה. המדינה לא ממלאת את חובתה כלפינו כיאות, המוסדות המוסמכים, ) שוכרן. ( לא ממלאים את חובתם כלפינו כיאות. עלינו למלא את חובתנו כלפי עצמנו בכך שנשמור על נפשותינו ונקפיד לשמור על כל הסטנדרטים והוראות הבריאות.)

אני מאוד מברך על הדיבור

דקה. זה לא מוסיף דקה נוספת, השפה הערבית. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה, אדוני. דקה לרשותך. אחריו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבר חודש שמערכת החינוך מושבתת בעקבות מגפת הקורונה. ההנחיות שיוצאות ממשרד החינוך ומהממשלה מגומגמות, ואין הכרעות ברורות בנוגע להתנהלות מערכת החינוך בתקופה הזאת, למשל בשיטת הלימוד מרחוק, או תשלום שכר למורים. בינתיים הילדים נמצאים סגורים בבתים, מאבדים זמן יקר ללימוד, לפעמים גם מאבדים סבלנות, ההורים אובדי עצות וצוותי החינוך מתוסכלים. בתחום החינוך יש חשיבות דווקא בעת הזאת להמשיך וללמד מרחוק באופן מקוון. כך נכון לפעול. זו גם הזדמנות אדירה למדינה לעבר העתיד. אבל לא ייתכן שמצד אחד נדרוש מהמורים לעבוד מהבית, ללמד מרחוק, ומצד שני נבקש שיעשו זאת ללא שכר. אף אחד לא מצפה שאנשי משרד האוצר, שיושבים חלקם במשרד וחלקם בבית, יעשו את עבודתם ללא שכר. בימים האלה, שבהם כולם מריעים לצוותי הרפואה, ובצדק, ראוי שגם נריע לעובדי ההוראה על המסירות ועל האכפתיות שלכם כלפי הילדים גם כשהם לא תחת אחריותם הישירה. לכן אני רוצה מכאן להצדיע לכל המורות והמורים. הדאגה שלכם, הדאגה הכנה שלכם לילדי ישראל, היא מרגשת, והרצון שלכם להמשיך ולהעניק להם ידע כמובן שלא מצדיק ויתור על זכויותיכם, ואנחנו נדאג לכך. כולנו מאחוריכם. תודה רבה, אדוני. תודה, חבר הכנסת גינזבורג. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' דווקא כאן. בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. אדוני היושב-ראש, אתמול בג"ץ נתן את החלטתו, ואתמול הוא החליט את המובן מאליו, לפחות מבחינתי. הדיון שהיה לאחר מכן ברשתות ובראיונות, כאילו קרתה פה איזה דרמה גדולה, מטריד אותי יותר מההחלטה עצמה. אתמול המובן מאליו, שבבית הזה יש יושב-ראש, ואנחנו כולנו מכבדים אותו, אבל הוא יושב-ראש שהמפתחות של המשכן הזה, של הדלתות האלה, הם בפיקדון אצלו,

זאת הייתה ההחלטה אתמול. אני מברך עליה. כואב לי להקשיב לכל הקולות ששמענו לא לציית להחלטות ולהגיד ליושב-ראש הכנסת: אנחנו איתך, אל תציית. מן העבר השני שמעתי גם קולות אחרים, גם מתוך מפלגה יריבה שלי, כולל שרים, שבאו ואמרו: יכולים לחשוב אחרת, חייבים לבצע החלטות. לא תבוצע ההחלטה, כל האזרחים במדינה יבינו שניתן לא לציית להוראות בית המשפט ולהוראות החוק.

תודה לחבר הכנסת יואב סגלוביץ'. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת יבגני סובה. אדוני היושב-ראש, כנסת ריקה, אני רוצה להתריע מפה על ואקום שעלול להוביל למחדל בכל הקשור להנחיות על ריסוס וחיטוי במרחבים הציבוריים הפתוחים במסגרת ההתמודדות עם נגיף קורונה. אתמול פניתי במכתב דחוף למשרד הבריאות בבקשה להוציא הנחיות מסודרות לרשויות המקומיות בנוגע לחיטוי המרחב הציבורי. בקשה זו נעשתה לאחר שהגיעו אליי כמה פניות ודיווחים על כך שראשי עיר רבים, בהיעדר הנחיות, החליטו לפעול על דעת עצמם ולחטא את המרחב הציבורי בלי שיהיה כל פיקוח על סוג החומרים המרוססים ובלי כל פיקוח על האופן שבו פעולות הריסוס והחיטוי מתבצעות. גם המשרד להגנת הסביבה התריע שקיימת סכנה לאנשים, לבעלי חיים ולמי התהום שלנו. שמחתי לגלות הבוקר שפנייתי נענתה, ומשרד הבריאות הוציא הנחיות שבהן מצוין כי הסיכוי להידבקות ממשטח במקומות ציבוריים פתוחים הוא מזערי, ולכן אין צורך בביצוע חיטוי, כולל ביצוע חיטוי באמצעות מטוסי ריסוס או ערפול ביישובים. אולם ההנחיות מוגדרות עדיין כהמלצות ולא כהוראה מחייבת. אדוני היושב-ראש, אני יודעת שגם כאן, בכנסת, התבצע חיטוי במרחבי המשכן, ושראש הממשלה גם הצטלם ברקע. אני רוצה לשאול אם אתם יודעים באיזה חומרים השתמשו פה לחיטוי הזה ואם בדקתם מול משרד הבריאות אם הפעולה הזאת בכלל חיונית, כי לפי ההנחיות שיצאו עכשיו זה ממש לא. ואני מבקשת לקרוא מבמה זו לכל ראשי הרשויות המקומיות בישראל שלא לבצע פעולות חיטוי וריסוס במרחב הציבורי הפתוח, זה חסר טעם, זה עלול להיות סכנה, ולמשרד הבריאות, לשקול להפוך את ההמלצות בנושא להנחיות מחייבות, להוראות מחייבות.

<< יור >> היו"ר יולי יואל אדלשטיין: << יור >> תודה לחברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת איימן עודה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה ממש קצר,

אבל אני רוצה לנצל את הזמן ולשאול אותך, אדוני היושב-ראש, אתה לא חייב לענות,

אומר שאתה לא חייב לענות, אבל אני לא יודע אם אתה משחק שח. אתה משחק שחמט, נכון?

כי אני כל הילדות שיחקתי בשחמט.

אני מכבד אותך, ואני שנים מכיר אותך, וראיינתי אותך הרבה פעמים. במשחק שחמט מתישהו אתה צריך לעצור ולשאול את עצמך, על הזמן שלך,

זה הזמן שלך, מה אתה רוצה לעשות: האם אתה רוצה לחתור לניצחון? האם אתה רוצה להגיע לתיקו? או שאתה רואה שהמצב, איך אומרים, הפסד, ואתה צריך גם להפסיד בכבוד. אני לא אומר חלילה שאתה צריך להפסיד בכבוד.

אתה תחליט מה אתה רוצה ותפעל בהתאם לרצונך, ואם יש לך החלטה ואתה יודע מה אתה רוצה,

זו הבקשה שלי, צנועה, בכבוד רב, אני מדגיש את זה, כפי שאני מכבד כל אדם. תודה רבה.

תודה, חבר הכנסת יבגני סובה. התשובה נמצאת בעשרות ראיונות שנתתי: רוצה שתקום ממשלה רחבה בישראל סוף-סוף ולא נידרדר לבחירות

בין היתר נאבקנו נגד השוק האפור שפרח בעשור האחרון. אני חושב על הקשר בין אי-זרימת כסף והיעדר משכורת חודשית, אפילו אחת, לבין השוק האפור, שעלול להתחזק כבר בחודש הבא. אתמול הגענו לסיכומים מאוד חשובים, שהרשימה המשותפת תעמוד בראש ועדת העבודה והרווחה ובראש ועדת משנה בכספים וועדת משנה בקורונה, וגם בראש הוועדה למאבק באלימות ובפשיעה. כששוזרים את כל הדברים הללו אנחנו בכיוון הנכון, אך אנחנו צריכים גם את הכנסת כולה, את הרשויות כולן, להירתם למען עזרה אמיתית לטובת השכבות המוחלשות כבר מהימים הבאים.

תודה, חבר הכנסת איימן עודה. חברת הכנסת סונדוס סאלח,

חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אדוני יושב-ראש הכנסת, גברתי המזכירה, מכובדיי חברי וחברות הכנסת, מחקרים רבים בארץ ובעולם מראים שהאוכלוסייה שנמצאת בסיכון הכי גבוה לנגיף קורונה היא גם הקשישים וגם אנשים הסובלים ממחלות כרוניות. בארץ זה הוכח: שני האנשים הראשונים שנפטרו, ואני מקווה שהם האחרונים, הם בן 88 ובת 67, זיכרונם לברכה. זה מוכיח שאוכלוסייה זו נמצאת במעגל הסכנה. ונשאלת השאלה: איזה מהלכים ואיזה צעדים אנחנו עושים למען האוכלוסייה הזאת? האם אנחנו מחכים לנפטר הבא, שנאבד את הסבא והסבתא הבאים, או שיש עוד מהלכים שאנחנו נוכל לעשות? ואני מנצלת במה זו וקוראת למשרד הבריאות לעשות בדיקות יזומות

אלה אוכלוסיות מוחלשות,

וסובלות מלא מעט אתגרים, הם לא יכולים לנהל מאבק בפייסבוק, אין להם טוויטר, ולא יכולים לעלות ברכבים שלהם עד לכנסת ולעשות מחאת רכבים. אז אנחנו נדרשים לעשות יותר צעדים כלפיהם, לעזור להם ולהציל אותם ממעגל הסכנה. ואני פונה גם למשרד הרווחה להנגיש להם את השירותים יותר, לגשת אליהם יותר ולבדוק מה מצבם, ולא לחכות להם. הרי הם אוכלוסייה שנלחמת בשקט ולבד בתוך הבתים שלהם.

תודה לחברת הכנסת סונדוס סאלח. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, יש 2 מיליון תלמידים במדינת ישראל שיושבים בבית, מהגן ועד האוניברסיטה. להם יש הורים, יש מאות אלפי מורים. חלק גדול ממשבר הקורונה מתמקד במשבר הזה של מערכת החינוך, בעובדה שהיא מושבתת:

בתי הספר היסודיים, התיכונים, האוניברסיטאות, כולם יושבים בבית. לכן אחד האתגרים הכי גדולים שלנו גם כאן בכנסת זה לתת מענה לעניין הזה, הלמידה מרחוק, החינוך המיוחד. לא רק שיושבים בבית, תלמידי חינוך מיוחד גם לא מקבלים את הטיפול שהם צריכים. זה נטל באמת בלתי נסבל על ההורים, וזה דבר שמקשה מאוד את ההתמודדות הלאומית עם משבר הקורונה. לכן אני מאוד שמח שאנחנו מקימים כאן ועדה מיוחדת לענייני חינוך, שיש לי הזכות לעמוד בראשה, כדי לתת מענה להמון המון פניות ציבור, קודם כול בנושאים הקריטיים האלה של מה עושים עם הילדים, מה קורה עם החינוך המיוחד, עם הלמידה מרחוק, מה קורה עם המורים, עם התשלום, בכל המשבר הזה של הקורונה. אני מקווה ואני מבטיח שנעשה הכול כדי לתת כאן פתרונות. ואני קורא לכל חברי הכנסת, גם אלה שלא נמצאים כאן: זה לא הזמן להחרמות. צריך להתגייס כולנו, בטח בנושא הזה.

תודה, חבר הכנסת הורוביץ. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, איננו. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, כנסת נכבדה, אנחנו כולנו נמצאים היום בימים לא פשוטים, גם ברמה הציבורית, גם ברמה האישית וגם ברמה של איך תיראה המדינה שלנו מחר. כנראה שמה שקורה עכשיו, בעוד כמה שנים יכתבו עליו בספרי ההיסטוריה, וטובי המומחים ינסו לנתח ולהבין מה היו התהליכים שעברנו פה, גם בכנסת, גם כחברי הכנסת, וגם בחברה הישראלית. כולי תקווה שהסוף בספרים האלה יהיה טוב ואנחנו נחזור למסלול של מדינה דמוקרטית, מדינה שקיימות בה מערכות של איזונים ובלמים, שכל רשות יודעת לבצע את תפקידה, ויהיה כבוד הדדי בין כל הרשויות במדינת ישראל, הרשות השופטת, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. תודה רבה.

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אדוני יו"ר הכנסת, סיימנו הבוקר, עד הצוהריים, שעות ארוכות של דיון ראשון בוועדת הכספים, שעל ההרכב שלה ועל העבודה שלה החלטנו סוף-סוף,

לצערי הרב, בדיון הזה, למרות ששמענו את כל הגורמים במשק, עסקים קטנים במצוקה גדולה, יועצי מס, לשכת רואי חשבון, התאחדות המלונות, עסקים גדולים, החשב הכללי, לא מצא לנכון להגיע אף לא חבר כנסת אחד מגוש הימין והבלוק הימני. היחיד שהגיע היה חבר הכנסת אופיר סופר ממפלגת ימינה, וגם הוא נעלם לאחר שעה. לא עבר זמן קל ואנחנו מקבלים הודעות לעיתונות שהאדון, חבר הכנסת אופיר, אומר, מצדיק את עצמו: אני לא בוגד, כי הוא קיבל התראה מאנשי הבלוק: מדוע העזת לממש את חובתך כחבר הכנסת לדאוג לציבור ולקיים את הדיון, להשתתף בדיון שיאפשר למאות אלפי עסקים קטנים במדינת ישראל ליהנות מקרן שתאפשר ערבות מדינה לבנקים ולהלוואות לעסקים קטנים. לכן אני חושבת שאנחנו בתקופה של ליקוי מאורות. כבר מדמים את נתניהו למלך. כתב הרמב"ם בהלכות מלכים: כל המורד במלך ישראל, יש למלך רשות להורגו. אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, או שאמרו לו לא יצא מביתו ויצא, חייב מיתה, שהרי הייתה הוראה מפורשת לא לצאת. אני מבקשת מכולם להתעשת. אני חושבת שמה שקרה אתמול בכנסת הוא דבר גדול מאוד לעם ישראל, שיש לנו כאן ועדות מתפקדות והתחלנו לפעול בתקופת משבר כל כך גדולה כדי לשחרר כל כך הרבה נושאים שיכולים לעזור לציבור בתקופת משבר כלכלי כה כבד.

תפסיקו להשתמש במילה "מורדים"; אנא, תפסיקו עם החרמות ועם הבלוקים ועם הברוגזים ותשלבו איתנו ידיים בעבודה בכנסת.

תודה, חברת הכנסת פרקש הכהן. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, איננו.

לפנים משורת הדין, אתן לחבר הכנסת מיקי לוי להיות אחרון הדוברים בנאומים בני דקה. בבקשה, אדוני, ואחר כך נעבור, תודה רבה, אדוני. אני מאוד מודה לך על שאתה מאפשר לי לפנים משורת הדין. לאחר שקראתי בעיון את דוח מבקר המדינה על היערכות מערכת הבריאות להתמודדות עם מגפה עולמית, אני חרד יותר לאופן שבו מתנהלת מדינת ישראל ולאופן שבו מתנהל מבקר המדינה.

אילו היה מתפרסם עם סיום הכנתו, כבר בשלהי שנת 2019, ולא מתעכב עד אתמול במטרה לשפץ אותו ולעדן אותו היינו יכולים לגרום לממשלה על כלל המערכות שלה להתכונן טוב יותר לצרה העצומה שבה אנחנו מצויים. אבל מישהו רצה לטרפד את הפרסום שלו, וכעת המשק, מערכת הבריאות והציבור משלמים את מחיר ההפקרות. הדוח הזה על היעדר היערכות מספקת של מערכת הבריאות להתפרצות של מגפה שוכב אצל ראש הממשלה מאמצע פברואר, והוא נחשף לציבור רק כעת. אילו היה מתפרסם בסוף דצמבר, עם תחילת המגיפה בסין, היינו יכולים להבין את הפערים ואת המחסור ואת הצורך והיינו יכולים לפעול על מנת לדחוף את המערכת להיערך טוב יותר, וגם המערכת עצמה הייתה פועלת ומשתפרת. אבל בימים אלה, כשהממשלה חוסמת ביקורת, מרסקת את מערכת אכיפת החוק ומנסה להגביל את פעילות הרשות המחוקקת, זה מחיר הרשלנות שמביאה לריסוק המשק. ודבר מה נוסף, אדוני: פנו אליי רופאים חברי צוות רפואי שפרשו לפנסיה. הם במלוא אונם ובעלי ידע מקצועי רב וניסיון עצום. הם מבקשים להתגייס. אני מציע מכאן למשרד הבריאות לפרסם קול קורא כדי שניתן יהיה לגייס את אותם רופאים וצוותים רפואיים.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. עד כאן נאומים בני דקה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום: המלצת הוועדה המסדרת להקמת ארבע ועדות מיוחדות. הנושא דורש הצבעה, ולכן יתקיים גם דיון. מי שיציג את ההמלצה הוא חבר הכנסת אבי ניסנקורן, יושב-ראש הוועדה המסדרת. אני רק מציין: מדובר בארבע ועדות, לכן נקיים ארבע הצבעות נפרדות. אתה בוודאי מציג את כולן ביחד. אני אציג את כולן ביחד. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת, הוועדה המסדרת החליטה בישיבתה אתמול להמליץ לכנסת על הקמת ארבע ועדות מיוחדות, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת. כל הוועדות יהיו ועדות זמניות שיכהנו עד להקמת הוועדות הקבועות של הכנסת העשרים-ושלוש. כל הוועדות יהיו בנות 15 חברים. להלן פירוט הסמכויות וההרכבים: הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה, הוועדה תעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים למצב השורר במדינה בעקבות התפשטות נגיף קורונה החדש. הוועדה לא תעסוק בעניינים שבסמכות ועדת הכספים או ועדת החוץ והביטחון, לרבות ועדות המשנה שלהן, הוועדה לא תדון בנושא או עניין שעוסק בו גוף שנתון תחת פיקוחה של ועדת החוץ והביטחון, אף אם הוא עוסק במשימה שהוטלה עליו במסגרת המאבק בנגיף קורונה החדש. אני רוצה להדגיש את החשיבות של הוועדה הזאת. עמדתי ברורה לכולם. צר לי שיש סיעות שלא השתתפו ולא תמכו בהקמת הוועדה הזאת. למשל, הפרסום היום, שקראתי אותו כמו כל עם ישראל, שלפיו נציג ממשרד הבריאות אומר שהוא תומך בסגירת הסופרמרקטים ולחלק מנות קרב לאזרחים, מצדיק ועדה כזאת, שתוכל לשקף לציבור את המציאות באופן סדיר, הם יוכלו לראות את זה בטלוויזיה, יוכלו להתרשם לבד, יוכלו לשמוע את השאלות ואת התשובות. הרכב הוועדה: סיעת הליכוד, ארבעה חברים, סיעת כחול לבן, שלושה חברים, סיעת הרשימה המשותפת, שלושה חברים, סיעת ש"ס, חבר אחד, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת ישראל ביתנו, חברה אחת, יוליה מלינובסקי,

חבר אחד, סיעת העבודה-מרצ,

מוצע כי יו"ר הוועדה יהיה חבר הכנסת עופר שלח. הוועדה הבאה, הוועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך, לרבות לשנת הלימודים הבאה, והחינוך המיוחד. הוועדה תדון בעניינים האלה: היערכות מערכת החינוך, לרבות לשנת הלימודים הבאה, והחינוך המיוחד. גם פה אני מבקש לציין שקיבלנו הרבה פניות, עוד בכנסת הקודמת, בנושא הוועדה הזאת, ובנושא החינוך המיוחד באופן ספציפי. עכשיו, כשמוסדות הלימוד סגורים ברובם, החשיבות של ועדה כזאת מתחדדת עוד יותר. עוד פעם, אני חושב שזו ועדה נחוצה מאוד לאזרחים בישראל. הרכב הוועדה: סיעת הליכוד, ארבעה חברים, סיעת כחול לבן, ארבעה חברים,

חבר אחד,

חבר אחד, סיעת ישראל ביתנו,

יבגני סובה, סיעת ימינה, חבר אחד, סיעת העבודה-מרצ, חבר אחד. מוצע כי יו"ר הוועדה יהיה חבר הכנסת ניצן הורוביץ. הוועדה הבאה, הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה. הרכב הוועדה: סיעת הליכוד, ארבעה חברים, סיעת כחול לבן, ארבעה חברים, סיעת הרשימה המשותפת, שני חברים, סיעת ש"ס, חבר אחד, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד, אלכס קושניר, סיעת ימינה, חבר אחד, סיעת העבודה-מרצ, חבר אחד. מוצע כי יו"ר הוועדה יהיה חבר מהרשימה המשותפת שתציע הוועדה המסדרת. אני רוצה לציין שזו ועדה מיוחדת ולא ועדה קבועה. הוועדה אמורה לדון בעיקר בדברים הדחופים שנמצאים כרגע על סדר-היום, לכן הפרסומים שהיו היום בתקשורת הם לדעתי פרסומים פשוט משמיצים וחסרי בסיס. הוועדה הבאה היא הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה במגזר הערבי, ועדה שרצינו להקים כבר בכנסת הקודמת,

הנגע הזה של האלימות הרחבה במגזר הערבי והמיגור ומתן פתרונות לנושא הזה. הרכב הוועדה: סיעת הליכוד, ארבעה חברים, סיעת כחול לבן, ארבעה חברים, סיעת הרשימה המשותפת, שני חברים,

חבר אחד, סיעת יהדות התורה,

חמד עמאר,

חבר אחד, סיעת העבודה-מרצ,

מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר מהרשימה המשותפת שתציע הוועדה המסדרת. אדוני היושב-ראש, נוסף על כך אני רוצה להודיע שבהמשך לאישור הכנסת בדבר הרכב הוועדה המסדרת אתמול, כ"ז באדר התש"ף, 23 במרץ 2020, הריני להביא לידיעתכם כי סיעת הרשימה המשותפת מסרה כי חבריה בוועדה הם חברי הכנסת אחמד טיבי ועאידה תומא סלימאן. כמו כן אני מבקש להודיע על חילופי אישים בוועדה מטעם סיעת ישראל ביתנו: במקום חבר הכנסת עודד פורר יכהן חבר הכנסת אלכס קושניר. לסיום אני רוצה להגיד שאני ראיתי היום צילום באחד מאתרי הטוויטר של גבר שמשתין על בג"ץ, ואני רוצה לבוא ולהגיד שגם אם יש לנו מחלוקות, וגם אם יש מחלוקות בתוך הבית הזה, וגם אם המערכת הפוליטית סוערת, דבר אחד צריך לקיים ודבר אחד צריך להיות נר לרגלינו, וזה השמירה על שלטון החוק, החלטות בית המשפט העליון והחלטות בית המשפט באופן כללי, אחרת מי יישורנו, אנחנו לא נהיה בדמוקרטיה. והדבר האחרון, אנחנו באמת צריכים לחפש את המשותף, עד כמה שזה אפשרי. אנחנו בימים קשים, הציבור הישראלי מסתכל עלינו, ואני חושב שהוא רוצה גם לראות כנסת שעובדת ביחד, גם לראות מלחמה משותפת בנושא הקורונה וגם שמירה על הדמוקרטיה.

תודה לחבר הכנסת ניסנקורן. בזמן שאתה בדרך למקומך אני מבקש שתחליף את הכובע,

ליושב-ראש הסיעה. אני קיבלתי הודעה שכל הדוברים מטעם סיעת כחול לבן ירדו, לא משתתפים, וגם הרשימה המשותפת מסרה הודעה דומה למזכירת הכנסת.

אני רק שואל אם חברי הכנסת עודד פורר, יש בחוץ? חבר הכנסת עודד פורר בחוץ? חברי הכנסת פורר, מלינובסקי וניצן הורוביץ נמצאים בסביבה? תבדקו, אני אתן דקה.

אז אנחנו נצביע, ארבע הצבעות נפרדות,

חבר הכנסת עודד פורר, אתה מעוניין להשתתף בדיון? לא. חבר הכנסת פורר מוותר. האם בתור יושב-ראש הסיעה אתה מודיע שגם חברי הסיעה לא משתתפים? לא ישתתפו בדיון.

תודה לחבר הכנסת פורר. אנחנו צלצלנו, והנושא של הקמת הוועדות, אני מקווה שהוא לא נמצא במחלוקת. אפשר להצביע. על איזה ועדה מצביעים ראשונה? לפי מה שהציג לנו חבר הכנסת ניסנקורן זה התמודדות עם נגיף הקורונה, היערכות מערכת החינוך, רווחה ועבודה, מיגור הפשיעה והאלימות. אנחנו נצביע בהצבעה שמית, גברתי המזכירה. אין לנו אופציה אחרת. אנחנו ערוכים, גברתי? חברי הכנסת, בואו נשמור על מספר המשתתפים פה. אני מציע שתחכו בחוץ. זה ייקח שתי דקות. אני אתן לסדרנים להכניס אתכם. כדאי לצאת, כי אנחנו נתחיל לפי סדר האל"ף-בי"ת ומייד נקרא לכל הח"כים שנמצאים בחוץ. אם כן, אנחנו פותחים בהצבעה הראשונה. ההצבעה הראשונה, הוועדה להתמודדות עם נגיף הקורונה, אישור הרכב הוועדה והקמתה. בבקשה, גברתי המזכירה, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אלי אבידר, בעד סמי אבו שחאדה, בעד אורנה ברביבאי,

הורוביץ, בעד סעיד אלחרומי, בעד אביגדור ליברמן, בעד יאיר

בעד בנימין גנץ, בעד גבי אשכנזי, בעד איתן גינזבורג, בעד אלעזר שטרן, בעד ג'אבר עסאקלה, בעד יוסף ג'בארין,

איימן עודה, בעד אימאן ח'טיב יאסין, בעד אורלי פרומן

יואל רזבוזוב, בעד מיקי חיימוביץ' בעד עומר ינקלביץ'

עופר כסיף, בעד עפר שלח, בעד רם שפע, בעד יאיר לפיד, בעד אוסאמה סעדי, בעד סונדוס סאלח, בעד אחמד טיבי, בעד מרב מיכאלי, בעד ע'דיר כמאל מריח, בעד משה יעלון,

מיקי לוי, בעד אנטאנס שחאדה, בעד מאיר כהן,

מירב כהן, בעד יזהר שי, בעד יואב סגלוביץ'

עודד פורר, בעד אלכס קושניר, בעד יוליה מלינובסקי, בעד עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד יבגני סובה, בעד עמיר פרץ, בעד בועז טופורובסקי,

עידן רול,

גברתי המזכירה, בואי נקרא בפעם השנייה בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח

אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק,

נפתלי בנט, בעד יואב בן צור, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת ווליד טאהא, בעד יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר,

נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח פטין מולא, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, בעד אנדרי קוז'ינוב, בעד יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת איציק שמולי, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת כן. אנחנו עברנו סבב שני של ההצבעה. חברי הכנסת, האם יש חברי כנסת שמעוניינים להצביע וטרם הצביעו?

(קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכאל מרדכי ביטון,

צבי האוזר, בעד יועז הנדל, בעד עוד מישהו, חבריי חברי הכנסת?

עד כאן. ההצבעה הסתיימה. גברתי המזכירה, נא לספור את הקולות. מייד נפתח בהצבעה השנייה. יש ועדות, אנחנו יכולים בראשון כבר להצביע אם אנחנו, אני נתתי להם אישור לרוויזיה. אמרו לי שזה לכמה דקות.

אמרו לי שזה כמה דקות להצביע על רוויזיה, אז נתתי אישור. לא רציתי לעכב את ההעברות שם. תודה. כאן אני גם חייב לומר לכם,

שאין איזושהי דרמה בהצבעות, למיטב הבנתי. זה לא מתבצע על חודו של קול, אז מי שחייב להיות בוועדת כספים, חברי הכנסת, בעד הקמת הוועדה הפרלמנטרית המיוחדת להתמודדות עם נגיף הקורונה, בהרכב שמסר חבר הכנסת אבי ניסנקורן, יש 55 קולות, אין מתנגדים או נמנעים. אישרנו את הקמת הוועדה ואת הרכבה. אנחנו עוברים להצבעה על הוועדה השנייה: הוועדה להיערכות מערכת החינוך, לרבות לשנת הלימודים הבאה, והחינוך המיוחד. גברתי המזכירה, את מוכנה? אנחנו נתחיל בהצבעה, בבקשה, גברתי. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, בעד אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, בעד יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח היושב-ראש, חצי מהאנשים שהיא אמרה עומדים בחוץ ומחכים שיכניסו אותם. צריכים להיכנס לפי סדר האל"ף-בי"ת. למדנו בבית ספר יסודי. מי שאתה אומר, בחוץ. לא הכניסו לפי סדר האל"ף-בי"ת. כי האנשים לא מוכנים ליד המליאה והסדרנים רוצים לזרז את התהליך. זה פשוט מאוד. בבקשה, אנחנו נגמור את הסיבוב הזה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר,

ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי,

אבי ניסנקורן,

אם תצאו הסדרנים יכניסו עוד אנשים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, בעד אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה,

עודד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת אורלי פרומן, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יזהר שי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת חברי הכנסת, אנחנו סיימנו סיבוב ראשון. תכף נלך שוב לפי סדר. אפשר לשאול רק, הסיבוב השני לפי כל הכללים כמו שהיה פעם, שמית, מי שלא מופיע בראשון מופיע בשני? כי אנשים חושבים, חברים, יש פה אנשים שאולי פחות השתתפו בהצבעות שמיות. המזכירה קוראת את השמות לפי סדר האל"ף-בי"ת פעם אחת, ולאחר מכן פעם שנייה את שמות אלה שלא הצביעו. לאחר מכן אני שואל אם יש חברי כנסת שטרם הצביעו ומעוניינים להצביע. אלה שלושת הסיבובים בכל הצבעה. במצב הזה שפה מקפידים על עשרה אנשים ובפתח צופים 50 חברי כנסת זה לא, אני מסכים איתך לגמרי, רק שחשבתי שחברי כנסת הם אנשים אחראיים ויבואו לפי סדר האל"ף-בי"ת תוך שמירת מרחק. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח אלי אבידר, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח סעיד אלחרומי, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן,

הוא בפתח. לא נותנים לו להיכנס. גברתי המזכירה, נוריד קצת את הקצב. אולי הסדרנים יכניסו לפי האותיות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) גבי אשכנזי, בעד יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח נפתלי בנט,

אינו נוכח יוסף ג'בארין, בעד בנימין גנץ, בעד אורנה ברביבאי, בעד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, בעד מאי גולן, אינה נוכחת

נוכח עוזי דיין, אינו נוכח אבי

אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח עוד מעט, עוד מעט, אנחנו לפי סדר האל"ף-בי"ת.

איזו הצבעה זו?

מיקי חיימוביץ' בעד אבל אני רוצה להגיד לכם שמה שקורה בחוץ זה לא בסדר. זה לא מסודר, ואפשר לעשות את זה בצורה קצת יותר מסודרת.

ביקשנו להסתדר

בעד פנינה תמנו, בעד רם שפע, בעד עודד פורר, בעד יועז הנדל, בעד צבי האוזר, בעד חברי הכנסת, ההצבעה בנושא הקמת הוועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך,

שנת הלימודים הבאה, והחינוך המיוחד, הסתיימה. נא לספור את הקולות, גברתי. חברי הכנסת, בנושא הזה 54 קולות בעד, ללא מתנגדים וללא נמנעים. הקמת הוועדה המיוחדת להיערכות מערכת החינוך, לרבות שנת הלימודים הבאה, והחינוך המיוחד, אושרה על ידי המליאה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בנושא השלישי, שהוא הקמת ועדה מיוחדת לנושא הרווחה והעבודה. בבקשה, נתחיל את ההצבעה בנושא הוועדה המיוחדת לנושא הרווחה והעבודה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר,

סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק,

נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, בעד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח מיכאל ביטון, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת. גברתי, את יכולה, ליוסף ג'בארין.

בשמות חברי הכנסת) יוסף ג'בארין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח תחזרי למיקי חיימוביץ'. אני מנסה לעזור לכם בחוץ.

את רצה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיקי חיימוביץ' בעד גבי אשכנזי, בעד בועז טופורובסקי, אינו נוכח אסף זמיר, בעד

אלחרומי, בעד עומר ינקלביץ' בעד משה יעלון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גבי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אפשר לחזור למאיר כהן? (קוראת בשמות חברי הכנסת) מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד איתן גינזבורג,

יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת צבי האוזר,

עסאקלה, בעד איימן עודה, בעד אורלי פרומן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד עופר כסיף,

עמיר פרץ, בעד מיקי לוי, בעד על איזו ועדה אני מצביע? עבודה ורווחה. סוף-סוף ועדה שלנו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אוסאמה סעדי, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת אלעזר שטרן, בעד יבגני סובה, בעד אימאן ח'טיב

בעד יאיר גולן, בעד ווליד טאהא, בעד שם שפע, בעד יואב סגלוביץ'

פנינה תמנו, בעד אנדרי קוז'ינוב, בעד ניצן הורוביץ, בעד יזהר שי, בעד יועז הנדל, בעד אלכס קושניר,

סונדוס סאלח, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד עידן רול, בעד יוליה מלינובסקי, בעד אנטאנס שחאדה, בעד אלי אבידר, בעד עפר שלח, בעד מנסור עבאס, בעד קראנו בכל השמות בסיבוב השני? (קוראת בשמות חברי הכנסת) מרב מיכאלי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח אבי ניסנקורן אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח עוד פורר, אינו נוכח טלי פלוסקוב, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח יואב קיש אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יואל רזבוזוב, בעד אלון שוסטר, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת מיכל שיר אינה נוכחת איציק שמולי, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עד כאן הסיבוב השני בהצבעה. האם יש עוד חברי וחברות כנסת שמעוניינים להשתתף בהצבעה וטרם עשו זאת? אין כאלה. ההצבעה בנושא הקמת הוועדה המיוחדת לנושא הרווחה והעבודה הסתיימה. גברתי המזכירה, נא לספור את הקולות.

בנושא הקמת הוועדה המיוחדת לנושא הרווחה והעבודה והרכבה: 51 קולות בעד,

מתנגדים או נמנעים. אושרה הקמת הוועדה המיוחדת לנושא הרווחה והעבודה והרכבה. אנחנו עוברים להצבעה הרביעית והאחרונה להיום, הקמת הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות במגזר הערבי. גברתי המזכירה, אפשר לקרוא בשמות חברי הכנסת בפעם הראשונה. גברתי המזכירה, יהיה לי העונג להצביע ראשונה. אנחנו נעניק לך, כחברת כנסת ותיקה, את הזכות הזאת.

בעד משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח קארין אלהרר, בעד סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אלי אבידר, בעד יעקב אשר אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח אורנה ברביבאי, בעד קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד משה גפני, אינו נוכח עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח סעיד אלחרומי,

צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אסף זמיר, אינו נוכח תמר זנדברג, אינה נוכחת ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, בעד יאיר גולן, בעד מיקי חיימוביץ' בעד ניצן הורוביץ, בעד ע'דיר כמאל מריח, בעד גבי אשכנזי, בעד מיכאל ביטון, בעד יוסף ג'בארין, בעד בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח עופר כסיף,

בעד עאידה תומא סלימאן, בעד סונדוס סאלח, בעד אחמד טיבי, בעד מנסור עבאס, בעד עפר שלח, בעד עמיר פרץ, בעד פנינה תמנו, בעד רם שפע, בעד אבי ניסנקורן, בעד צבי האוזר,

אני הצבעתי. הצבעה כפולה, ניסיון להצבעה כפולה.

(קוראת בשם חבר הכנסת) אוסאמה סעדי, בעד זה היה סיבוב שני, נכון?

חברי הכנסת, עד כאן הסיבוב השני בהצבעה הרביעית, על הקמת ועדה למיגור הפשיעה והאלימות במגזר הערבי. האם יש עוד חברי כנסת שטרם השתתפו בהצבעה ומעוניינים לעשות זאת? הינה, נמצא חבר כנסת כזה, יועז הנדל. (קוראת בשם חבר הכנסת) יועז הנדל, בעד יש עוד חברי כנסת שמעוניינים להצביע? עד כאן ההצבעה בנושא הזה. ההצבעה הסתיימה. גברתי המזכירה, נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, 53 בעד, אין מתנגדים או נמנעים. המליאה אישרה את הקמתה והרכבה של הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות במגזר הערבי. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום רביעי, כ"ט באדר תש"ף